בוקר טוב לכולם, 14 בדצמבר 2021, י' בטבת תשפ"ב,

הדיון. תודה לכל מי שהגיע ונמצא איתנו,

הדיון היום בנושא מדיניות חיוב ותשלומים בשירות לקוחות בחברות שידור

אנחנו ראינו את זה ביתר שאת בקורונה, אם רצינו להעביר את כל מערכת החינוך ללמידה מרחוק,

רוב מי שיושב פה בחדר יודע לעשות איזשהו סקר שוק. לפעמים סקר השוק הזה מוצלח יותר, לפעמים הוא מוצלח פחות,

תאריך המועד של החיוב כבר השתנה,

ואם אחד מאיתנו לא פנוי לעשות משא ומתן ולא יודע איך לעשות את זה,

כולל פתרונות שיובאו לציבור,

לוועדות אחרות בכנסת, וכמובן לחברי הכנסת יש גם את האפשרות לקדם חקיקה בנפרד, עם קשר לדיונים או בלי, אבל אני חושבת שבנושאים שיש כאן, את רוב הנושאים אפשר יהיה

ובכלל, ירידה משמעותית בכמות הפניות. אני מניחה שגם הפיקוח שלנו סייע, אבל אני פתוחה שיש להם אינטרס בעצמם לשמר את הלקוחות שלהם ולפעול לטובת הלקוחות שלהם, אם כי אנחנו לא מורידים את הרגל מהגז. זה בעניין הזה, אבל אנחנו שמחים, יש לי פחות עבודה של פיקוח אבל אנחנו שמחים שהחברות עושות את העבודה הזאת בעצמן. יחד עם

קיימנו גם פגישה בנושא עם שר התקשורת לפני מספר חודשים, ואנחנו הולכים להעביר לו את הדו"ח הזה, כדי שהוא יוכל לבחון את הנתונים. לכן שאלתי ממתי אתם התחלתם את הפילוח לפי גיל, כי זה נתון

אני חייב לומר שהחברות לקחו את הדברים והן מאוד בעניין ומאוד רוצות להגיע אל הלקוח וכן לבחון מה אפשר לעשות. זאת אומרת, יש היענות מאוד גדולה וזה חיובי וזה מעולה, אבל אני חושב שבדרך יש עוד המון דברים לעשות.

שנקרא אמצעי תשלום תקין, אנחנו נזכה להנחה של עשרה אחוזים מתשלום החוב. בהמשך הבנתי שמדובר פה על ויתור על הוצאות גבייה, כי גם הוצאות גבייה נצברות לטובת הדבר הזה. אמרתי להם שאם אני אשלם מהכרטיס אשראי שלי כי יש לי כרטיס אשראי, אני אזכה בהנחה, אבל היא, שאין לה כרטיס אשראי, לא זוכה בהנחה.

חשבתי לעצמי שאני לא יודעת, זה אמנם לא מים ולא חשמל, תכף אני אגיד איזו מילה על הנושא של אחריות תאגידית, אבל אני באמת תהיתי עם עצמי, האם זה משהו שראוי או שאנחנו יכולות לדרוש מחבות עסקיות לבוא ולהתאים את עצמן לאנשים

אני כן יכול לומר שאנחנו מכירים את הסוגייה של פניות הציבור בתקופת הקורונה. כן

אז שוב, אני אשמח לשתף את הוועדה בנתונים האלה, אין לי כאן אצלי את המספרים המוחלטים של כמה פניות היו. אני רק רוצה לסבר את האוזן כשגברתי מדברת על פניות, אנחנו מטפלים במאות

יש לחברת התקשורת באמת חובה להודיע בכמה דרכים,

במסרון טלפון 21 ימים לפני מועד סיום העסקה. שתיים, בכל חשבונית, קבלה או הודעת תשלום הנשלחת לצרכן בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד סיום

אני רוצה לעבור בינתיים, עד שנסתדר עם אפרים, לעו"ד יעל שפר, מנהלת תחום תקשורת בארגון אמון הציבור. טוב, אפשר להכריז שהבעיה אצלנו? אז תקראו בבקשה לתמיכה טכנית. אני יכולה להגיד משהו בינתיים?

סליחה על התקלה והעיכוב,

תציג את עצמך. שלום רב לכולם,

ובוודאי על נציגי הרשויות או החברות שמספקות את השירותים.

זה לא סוד בפניכם שאנחנו הגמלאים מרגישים נשכחים,

אנחנו בתוך כך מפעילים מוקדם לטיפול בתלונות של צרכנים, מטפלים בעשרות אלפי תלונות בשנה. אני ראיתי שחברת הכנסת התעניינה בנתונים,

אציג נתונים על ענף הכבלים,

אני חושבת שבהרבה מהרגולציה כן משאירים את האוכלוסייה הוותיקה מאחורה. למשל,

השנה רצו להעביר את ברירת המחדל לשליחת חשבוניות לדיגיטל, אלא אם

נושא הטעיית הציבור הוא נושא מאוד גדול,

אני חושבת שמספיק להגיד שלוועדה הגיעו פניות מאזרחים, שלא ידעו מסיבה כזו או אחרת,

גם כשהוא פונה למשרד התקשורת,

אני מקבל אחרי הרבה חודשים תשובות לקוניות,

אני ממש חושבת שכל הנתונים שאמרת עד

למה שלא יופיעו כל המבצעים?

לגבי פרטי אשראי, אמא שלי היא אישה לקוית ראייה עם תעודת

אם בסופו של דבר בעוד שנה נגיע לעוד עיצום, אז בסדר, הכסף יזוז מיד אחת ליד שנייה. אני לא מזלזלת בכוחו של הכסף, אבל האם באמת בוצע השינוי הדרוש? אז אני אגיד שוב, יש ירידה מול הוט, 75 אחוז פחות

אתה רוצה לספר מה לך היה? כי אני עוד לא הבנתי את הבעיה. הבעיה היא לגבי ציוד הקצה שבן אדם שמסיים התקשרות עם החברה צריך להחזיר בעצמו,

יש פה סיבוב שלם של בעיות בין החברות לבין הצרכנים, ומי לוקח את האחריות על זה, על ציוד הקצה,

אבל בבקשה תתנו גם נתונים קצת

נגיד על השנים 2018,

שתהיה לנו בכל זאת יכולת להסתכל האם אנחנו

אם יש לכם איזשהו מעקב על תלונות שנמצאו מוצדקות ותלונות שנמצאו לא מוצדקות, האם היו עיצומים או איזשהן פעולות אל מול חברות התקשורת, והאם זה מוצה. זאת אומרת, האם באמת בסופו של

האם גם על זה אנחנו עכשיו

כנ"ל לגבי פרסום המחירים, גם אם לא מחויבים על פי חוק, זה נראה לי משהו שהוא מחויב. אני לא ממליצה לאנשים לחתום על עסקאות שהם לא יודעים מהם, ואני יודעת שיש אוכלוסיות שההמלצה הזאת לא רלוונטית לגביהם. ביקשתי, גברתי, ממך קודם את

אנחנו לא פטרונים בעניין הזה, בכלל לא.

אז בואו תראו איך מאפשרים להם מעל גיל 80 את השירות הזה בחינם. הגברת ששמענו פה את הסיפור שלה, היא לא מעל גיל 80. האם אפשר גם לאוכלוסייה